צוהריים טובים לכולם, גם לך, בועז חברי, כמה כיף למנות אותך. כששואלים אותי כיו"ר קואליציה על הקואליציה, על החבר'ה בליכוד, ואז כשאני נותן לדוגמה את הח"כים שבאו לעבוד, חרוצים,

מקום, בוועדות, במליאה, כל הזמן מתעניין, שואל, חקיקה שלא זוכה לתשומת לב תקשורתית בינתיים. אני באמת שמח, כשישבנו בחדר ודיברנו על הוועדות ומה מעניין אותך, לא הייתה לך שום דילמה. אני חושב שזאת ועדה מאוד מאוד חשובה וכל כך מתאימה לך, עם התכונות שלך והחריצות שלך, שתדע למנף אותה. מהוועדה הזאת יצאו דברים מאוד חשובים, היא זוכה גם לבולטות, במידה מסוימת יותר מהוועדות הזמניות ואפילו גם יותר מוועדות קבועות. עם האופי של הוועדה ועם האופי שלך, אני בטוח שאתה תוציא מפה דברים נפלאים, טובים ואני מאחל לך בהצלחה. ונעבור למינוי שלך. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, לבחור בחבר הכנסת בועז ביסמוט, כיושב-ראש הוועדה.

מי נגד. הצבעה נתקבלה אם כך, ההצעה התקבלה. בבקשה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, פה אחד, הישג גדול. אני רוצה להודות קודם ליושב-ראש הכנסת, הוא נמצא פה איתנו ואני רוצה להודות לו על האמון, בכלל על כל ההתנהלות. אני חייב לו תודה גדולה עוד לפני אבל זה יישאר בינינו, הוא אחד האנשים שאני יותר מעריך בפוליטיקה הישראלית והוא יודע את זה היטב. אופיר כץ, עוד אחד מהכוחות הטובים ואפילו המובילים היום, מתוקף תפקידו בסיעה שלנו, בסיעת הליכוד, סיעה שאני באופן אישי מאוד גאה בה. אני באתי מעולם התקשורת, כפי שידוע לכם, אתם יודעים כיצד הליכוד מתואר בחוץ, ואז אתה בא פנימה ואתה רואה שזאת הסיעה מספר אחת, כל אחד איכותי ביותר ואני מתכוון לכל 32 החברים שלי ואני חייב להם גם את המינוי הזה היום. אני רוצה להודות גם לחברי הוועדה. יצא לי לשבת עם מנהלת הוועדה, בת שבע פנחסוב, אם עוד היו לי היסוסים כלשהם, אז אחרי משהו כמו 41 שניות יחד אתה, אני כבר משוכנע שאני היום בוועדה הכי טובה, לא בישראל אלא בעולם כולו, את הכנסת והחדרת בי הרבה מאוד מוטיבציה. אני רוצה להודות לכל חברי הוועדה על בחירתם בי, ליושב-ראש הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול. אני יכול להבטיח להם דבר אחד, שאני אעשה את כל הנדרש על מנת לתת מענים איכותיים לתופעה של התמכרויות, על כל סוגיה, מישוריה ורבדיה. צריך לדעת גם שנושא ההתמכרויות לא מצומצם רק לסמים ואלכוהול, דיברנו על זה יחד, מנהלת הוועדה. התמכרויות זה דווקא נושא מאוד מעניין, אני אבא לילדים קטנים, אני יכול להגיד לכם שיש התמכרויות למסכים, כמובן להימורים, להתנהגויות מסוכנות שנובעות פעמים רבות ממצוקה אישית,

פיזית או מנטלית. אני יכול להבטיח לכם שבמסגרת הוועדה הזאת אנחנו נביא לשיתופי פעולה בין משרדי ממשלה שונים, עם ארגוני החברה האזרחית, בין המשרדים לבין ארגוני החברה הישראלית, כדי לאתר את התופעות המטרידות ביותר שמטילות צל כבד על החברה ועל האנושות כולה. אני יכול להבטיח, שאנחנו נעניק לכל אדם את העזרה הנדרשת לו, ללא יוצא מן הכלל. זאת ההזדמנות להגיד פה, אני חבר כנסת מטעם הליכוד וזאת פנייה לאותם אלה שלא הצביעו לנו ואפילו אלה שמפגינים נגדנו, אנחנו פה לשרת גם אותם ומן הסתם גם כאלה שלא תמיד יהיו באג'נדה שלי, אני פה אעשה את כל מה שאני יכול כדי לעזור להם על הצד הטוב ביותר. אני יודע שעבודה רבה מאוד ניצבת לפנינו, זה אף פעם לא הפחיד אותנו. כאשר יצאתי למסע הזה של הצטרפות לפוליטיקה הישראלית,

איזה תפקיד אתה רוצה? אמרתי, שאני באתי לשרת ולא לקבל שירות, עצם העובדה שאני יושב-ראש של הוועדה הזאת, שהיא ועדה שאתה בא רק מתוקף הנתינה, היא הוכחה לכך. רק התחלנו, יהיה מעניין, יהיה מרתק. עד היום אני לא זוכר שהייתי במקום שהיה משמעם בו,

הנושא הוא מאוד אקטואלי. תודה רבה על האמון ואנחנו נעשה ונצליח. תודה רבה. יושב-ראש הוועדה, חברי הטוב חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב-ראש הקואליציה ויושב-ראש ועדת הכנסת, חברי הטוב חבר הכנסת אופיר כץ, חברינו, חבר הכנסת בצלאל, כל הנוכחים והנוכחות הנכבדים. התלבטתי קצת האם לתת את הברכה הסטנדרטית שאנחנו בימים האלה עושים סבבים בכל הוועדות, מברכים, לפעמים קצת יותר באריכות, לפעמים קצת פחות, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד מילה גם על הוועדה וגם על היושב-ראש. אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת - ומיד אגיד גם מדוע הוא הנושא של לגליזציה. מן הסתם זה יהיה נושא שיידון בוועדה, באופן כזה, באופן אחר, אולי אפילו בכמה מופעים. אני הייתי עורך דין בתחום הפלילי, לפני שנכנסתי לכנסת עסקתי משך כעשור בתחום הזה. אני זוכר דיון אחד שהשפיע עליי במיוחד. ראיתי מאות, אולי אפילו אלפי דיונים בנושאים שונים אבל אני זוכר את עצמי יושב, ממתין לתורי - אתם יודעים, בבית משפט יש ערימה של תיקים ועורכי הדין מתחלפים לפי התיקים ולפניי אדם כבן 50, אב לחמישה, שנאשם בפשע האיום והנורא של גידול עציץ ובתוכו מריחואנה. הוא לא עשה את זה לצורך מסחר, הוא עשה אז לשימוש עצמי. והוא מספר לשופטת שאמורה לגזור את דינו, אדם די פשוט, בוודאי לא אדם שאפשר להגדיר אליטה וגם לא אדם שאפשר להגדיר בתחתית, אדם נורמטיבי רגיל. הוא מספר, אני אב לחמישה, הבן הבכור שלי עומד להתגייס והוא מבקש להתחשב בו. הייתה בעיה, כי היה לו מאסר על תנאי על אותה עבירה. האבא הזה אב לחמישה, אדם שבדרך כלל תורם לחברה, לא מזיק לחברה, מצא את עצמו בסוף הדיון הזה במאסר בפועל,

לא יזכה ללוות את בנו בגיוס שלו. כל חוק שאנחנו מחוקקים, בהגדרה, מגביל את החירות. עולם בלי חוקים בכלל זה אנרכיה. אנחנו לא רוצים לחיות בעולם כזה כי החוקים גם מגנים עלינו מפני מי שרוצה לפגוע בנו, זה גם חלק מהרעיון של חוקים. אבל אנחנו כן דורשים מעצמנו כמחוקקים בבית הזה, שהפגיעה בחירות תהיה רק במקום שבו זה נדרש והכרחי ומינימאלי. וזו שאלה שטובה בין היתר גם לוועדה הזאת. לדעתי, אני הייתי שר המשפטים הראשון, שהביע תמיכה בלגליזציה. כמובן זה לא שאלה רק של שחור לבן, אפשר בתנאים מסוימים, אפשר במידתיות כזאת או אחרת. אני חושב שאנחנו חלוקים בעניין הזה,

בסדר, אנחנו יכולים להיות חלוקים. לפעמים, לעיתים נדירות, יש בבית הזה מחלוקות, דבר שקורה. בנועם אבל.

ובהחלט יש טיעונים חזקים מאוד גם למתנגדים, אני לא מכחיש את זה. אני לא טוען, האמת כולה אצלנו. אבל זה יהיה מעניין לעקוב אחרי הוועדה, אחרי הדיונים, הדעות השונות, ההצדקות השונות, בוודאי שיבואו גם אנשים שיעידו מהחוויות האישיות שלהם. אני כן חושב שהוועדה הזאת היא ועדה, בגלל כל מה שאמרתי, שתמשוך עניין ציבורי ולכן אני מאוד שמח שאתה הוא היושב-ראש של הוועדה הזאת. אני חושב שאנחנו התברכנו דיברת על זה בחברי כנסת מצוינים בכנסת הזאת, שיודעים להביא לידי ביטוי את העמדות שלהם בצורה רצינית, עמוקה, אינטליגנטית, ואין לי ספק שכך יהיה גם בראשות היושב-ראש הזה, חברי הטוב, חבר הכנסת בועז ביסמוט. התברכנו בך גם כחבר כנסת וגם עכשיו, החל מעכשיו כיושב-ראש הוועדה. אני מאחל לך דיונים פוריים, מוצלחים ושתצליחו להגיע למתווה הנכון וזה קשה. זה קשה, אלה נושאים מאוד שנויים במחלוקת ואני מאחל לכם שתגיעו להחלטות הנכונות. תודה רבה. הציבור מקשיב לנו בעניין רב, אתה יודע שהנושא של לגליזציה הוא נושא טעון ואולי זאת הזדמנות לבוא ולהגיד עכשיו, שבתור יושב-ראש, מחובתי אפילו להקשיב לכל הדעות כמו כל שמרן טוב. כל שמרן טוב הוא גם אדם מאוד פתוח, חסיד האבולוציה. יבואו לכאן כמוך, כבוד היושב-ראש, שתומכים ויצליחו לשכנע אותי, נקשיב להם. הוועדה הזאת פתוחה בפני כולם וכל דעה פה לגיטימית כל זמן שהיא חוקית ומטיבה עם האזרח. ברשות היושב-ראש, ידידי היקר, חבר הכנסת אוחנה, גם יושב-ראש

יושב-ראש ועדת הכנסת, מהרגע הראשון רואים אדם צנוע, רגוע, נחוש והכול בנועם, אופיר, אתה משרה לנו הרבה רוגע ויש הרבה מה ללמוד ממך. כמובן יושב-ראש הוועדה, אגיד לך את האמת, כשנכנסתי לפה הייתי בטוח שאני בא כחבר, לברך אותך, ופתאום אני שומע שאני גם חבר בוועדה הזאת. כמו שאמרת, יהיה מעניין. אין לי ספק שתמיד ליד בועז מעניין, לא משנה באיזה שעה, אם זה ביום או בלילה. בלילות הארוכים אתה שומע את בועז תמיד אומר את המשפט הנכון, בזמן הנכון ובמקום הנכון. כמו שרואים על בועז, הוא בא לעבוד. אני מאחל לכולנו בהצלחה, מאחל לך כיושב-ראש הוועדה הצלחה,

אני מקווה שהיא תישאר להרבה זמן כי הנושאים בשימוש בסמים ובאלכוהול וכל מה שאמרת מסביב, מסכים וכו', לא הולכים להיעלם מהעולם הזה. שנעשה ביחד הרבה דברים טובים ובהובלתך כמובן נצליח להצליח למזער עד כמה שאפשר את הנזקים שגורמים לנו הדברים האלו. תודה רבה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ וחבר הכנסת בועז ביסמוט היקר, יושב-ראש הוועדה המאוד מיוחדת הזאת, שזכות נפלה בחלקי להיות חבר בוועדה הזאת בראשותך. אני חושב שאתה ראוי מאוד לוועדה הזאת, בשנינות שלך והחוכמה שלך אתה יודע להעביר את המסרים שלך בצורה נעימה וחדה. משעמם, אני בטוח שלא יהיה לנו פה אלא יהיה לנו מאוד מעניין. נקווה שמפה גם תצא בשורה לחברה הישראלית בנושא שהוא שנוי במחלוקת, נוכל לשמוע פה את כל הצדדים ולקבל החלטות נכונות. תודה רבה. גם בזכותכם. חבר הכנסת טייב, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש ועדת הכנסת, ואדוני היושב-ראש,

יושב-ראש ועדת הסמים ואלכוהול. התחלתי את הכנסת שלי בכנסת העשרים ושלוש, לפני שנתיים, התחלתי כחבר בוועדה הזאת. אני יכול להגיד לך, שאין ראוי ומתאים ממך בשביל להוביל את הנושא והמאבק

עם הרטוריקה שיש לך וגם בכמה שפות, יש לך יתרון גדול.

גם כיושב-ראש ועדת החינוך, שיהיו לנו ממשקים משותפים, כי לצערנו,

שלנו נגוע בזה. אני מזמין מעכשיו ועדות משותפות סביב הנושא, בהובלתך. זה נושא שהוא קרוב לליבי ואני חושב שהוא חייב טיפול יסודי כדי להביא לפתרונות. אז בהצלחה רבה. אני מאוד מודה לך. בדברי ההקדמה ששמעתי ממנהלת הוועדה, הגברת פנחסוב, דיברנו על שיתוף הפעולה הפורה שיהיה בינינו.

אני זקוק לעזרה של כולכם כדי להצליח, הרי לבד לא מצליחים בחיים. אני בא לזה בהתרגשות רבה. באתי לכנסת, לא ידעתי שזאת הוועדה שאקבל ואני מאוד שמח היום על כך. האתגר הוא גדול, המשוכה גבוהה אבל נעבור אותה למען כלל אזרחי ישראל. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:10.